חברי הכנסת, אני פותח את הישיבה בנושא: הגנה מפני עיקול של כספי סיוע להורה עצמאי,

עטיה. תזכירו לנו איפה היינו בפעם הקודמת. אדוני היועץ המשפטי, אתה רוצה להזכיר? הדיון הקודם היה דיון על הנוסח שעבר בקריאה ראשונה, שמדבר רק על תוכניות סיוע להורים

ליצור אפיון כללי לאותם סוגים של כספים, של תשלומים, שבאמת יש הצדקה להגן עליהם. התחלת הכיוון שאני דיברתי עליו בישיבה הקודמת היה שכספים שנועדו לשפות אדם על הוצאה שהוא

שואל אותך היועץ

והשאלה עדיין במקומה עומדת, אם במסגרת תוכנית מסוימת או שתי תוכניות דומות מועבר כסף לשתי אוכלוסיות

אני מקריאה לכם מילה

ייעודם של הכספים, לא של התוכנית. אם היה כתוב ייעודה של התוכנית, זאת אומרת שהתוכנית עצמה כל כולה מיועדת רק לעזור להורים עצמאים, את

אני לא משווה ואני לא שמה בקבוצה אחת הורים עצמאים, שזה קשה מאוד, הורים לנכים שזה מבצע בלתי רגיל, מסע של חיים או קבוצה של נכים כאלה או נכי צה"ל. לא כולם באותו טס כי

של עיקול.

מה הייתם צריכים לעשות? להחזיק את הכסף ולקבל הוראה מהרשם שמטיל את העיקול? כן, בדיוק. פעלנו בהתאם לדין.

אנחנו מקבלים פניות. אתם מטפלים בהורים יחידנים?

אנשים עם

יש אנשים שיש להם בעיית עיקול, וזה גם מכוון התנהגות מראש. כשאנשים יודעים מראש שיש להם עיקול בחשבון, הם לא פונים לקבל דברים שהם זכאים להם, שהמדינה החליטה שהיא רוצה שהם ייקחו לכל מיני מטרות חיוניות טובות לקיום בכבוד, לעבודה

מהזכאות לקבל - - - אנחנו לא נוגעים בזה,

סיוע משפטי בחינם זה משהו אחר. החוק לא יעבור - - - לא, לא, לא. בדיוק, בוא נתכנס בעוד שמונה שנים.

וצריך למצוא

אחרת זה יעלה